שני כנסים, אחד הוא הכנס של החורף, שהוא פתיחת המושב, והשני הוא המסיים את המושב, זה כנס הקיץ. אנחנו פותחים את כנס הקיץ של המושב הרביעי של הכנסת, שכן הכנסת נפתחה בשלהי השנה, ורק במושב הראשון היה כנס אחד, שהיה כנס קיץ. רבותי חברי הכנסת, נראה לי היום שאנחנו מדברים במושב האחרון של הכנסת התשע-עשרה, שכן הארץ כולה, מאופוזיציה עד קואליציה, מסכימה על כך שטוב תעשה הכנסת אם תצא לבחירות כדי שתהיה מסוגלת, הכנסת הבאה, להכריע בנושאים לא פשוטים בחיי עמנו. לכן נראה לי שרק יש ויכוח מתי יתקיימו הבחירות. בשני המקרים של המחלוקת נראה לי שכנסת זאת תסיים את תפקידה בהיסטוריה הדמוקרטית של ישראל בתום הכנס הזה, ואולי אפילו לפני כן, שכן ברגע שתתקבל הצעת אחד מחברי הכנסת או אחת מהסיעות לפזר את הכנסת, וגם ייקבע תאריך הבחירות לכנסת הבאה, מובן שהכנסת

היה מגדולי הרוויזיוניסטים, סמל לציונות צרופה ללא פשרות. הוא אשר הספיד את נורדאו, בזמנו, ואמר שנורדאו הפך להיות אי בודד בציונות, והיום כמעט אפשר לשאת את אותם דברים על בנציון נתניהו, אשר לא הסכים לחזור בו מאמונתו המפורשת בסמלי הציונות כפי שהוא שינן אותם כאשר יצק מים על ידיו של ז'בוטינסקי. היום נוביל אותו למנוחת עולמים, ולכן גם ישיבה זו הצטמצמה רבות, שכן הכנסת כולה התאחדה ליום העצוב הזה בתולדותיה של משפחת נתניהו, בחייו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם בתולדות הציונות ותולדות העם היהודי, שכן נתניהו היה אחד מגדולי החוקרים של העם היהודי, בעיקר בכל הנושא הקשור לגזירות הספרדיות של 1492, ואנוסי ספרד. רבותי חברי הכנסת, גם אדוני שר החוץ, אני רוצה כמובן יחד עם כולכם להביע את צערנו ולמסור את תנחומינו למשפחת נתניהו, לראש הממשלה, כמו גם לאחיו עידו, ובאמת, שלא ידעו צער, ונזכה כולנו לראות בהצלחת עמנו כנחמה גם על מותו של בנציון נתניהו, אחד מגדולי הרוויזיוניסטים וסמל לציונות צרופה ללא פשרות. אני רוצה לומר שגם הכנסת ביקשה להביע באמת את צערה על פטירתו של בנציון נתניהו בכך שכל סיעות האופוזיציה ביטלו את הצעות האי-אמון אשר הוגשו כפתח לישיבה ראשונה זו של כנס הקיץ של הכנסת, וגם הממשלה ביקשה ממני להסיר מסדר-היום דברים אשר אינם דחופים מספיק, ולאפשר לחברי הכנסת כולם, כמו השרים, לצאת ולהשתתף בהלוויה של פרופסור בנציון נתניהו, ולכן אני מודה לכולם על השתתפותם. אני מברך את כולם בפתיחת כנס הקיץ של המושב הרביעי של הכנסת וגם מאחל לכולם הצלחה, ושום שכל ושיקול דעת כאשר הם יבואו ויקבעו מה יהיה התאריך לבחירתה של הכנסת הבאה.

אדוני השר, אדוני ראש האופוזיציה, חברי הכנסת, חברות הכנסת, הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2012, שהחזירה ועדת הכספים. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/4241/18 וכלה בהצעת חוק פ/4284/18, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, הצמדת קצבת זיקנה לשכר מינימום), התשע"ב 2012, מאת חברת הכנסת אורית זוארץ, הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון, המועד הקובע להגנת אמת הפרסום), התשע"ב 2012, מאת חברי הכנסת דב חנין,

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון, שיפוט מהיר בעבירות מין ואלימות במשפחה),

הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה)

פטור מחובת הנחה, אבל אין הנחה על שולחן הכנסת. אנחנו צריכים את הנוסח הכחול וצריכים להביא את זה מהמדפיס. על כל פנים, הממשלה צריכה להביא את זה. רבותי חברי הכנסת, אני מזמין את דוד רותם, גם השר הגיע וגם סגן השר הגיע, אבל החוק לא הגיע. רבותי, אנחנו יכולים לעזור לכם לזכות בפיס אם אתם תקנו כרטיסי פיס, בלי זה אנחנו לא יכולים לעזור לכם להעביר חוק, בלי שהחוק נמצא לעינינו, שאחרת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט יבוא ויאמר לנו שאנחנו עושים דבר לא חוקתי. לא חוקי, לא לא חוקתי. אני מדבר על החוקה של הכנסת, אדוני יושב-ראש הוועדה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 12) נדונה בכנסת השמונה-עשרה בקריאה ראשונה ביום 4 ביולי 2011 והועברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. הוועדה ערכה דיונים רבים בהצעת החוק, ואולם בסעיף 14, העוסק בייחודיות עילה, דהיינו מי שהפר פטנט, האם הוא יכול לתבוע על-פי דין עשיית עושר ולא במשפט או רק על-פי חוק הפטנטים, הוועדה לא הספיקה לקיים דיון מעמיק. כדי שלא לעכב את שאר הסעיפים, שבהם כבר הגיעו להסכמות, אני מבקש לפצל את החוק, על-פי החלטת הוועדה, ולהביא לקריאה שנייה ושלישית את כל החוק למעט סעיף 14, שאותו אנחנו מבקשים לפצל, ואנחנו נביא אותו לדיון בשלב אחר.

סליחה, אבל הודעה על התיקון, תודה לאדוני.

בבקשה, אדוני. תודה רבה.

ההודעה בסעיף 14, את סעיף 14 אנחנו נביא לדיון בנפרד,

כי סעיף 14 עוסק בייחודיות עילה. נא לא להפריע ליושב-ראש החוקה, חוק ומשפט. בבקשה, אדוני. אנחנו מצביעים על הודעתו של חבר הכנסת רותם, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. בבקשה להצביע.

בעד, 12. נגד, נמנעים, אין. הודעת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול חוק הפטנטים (תיקון מס'

התשע"א 2011, התקבלה ברוב של 12, נגד ונמנעים, אין. תודה רבה. אנחנו עוברים,

להצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6) (חובת קיום הצבעה)

נא לא להפריע ליושב-ראש.

התשע"ב 2012, קריאה ראשונה. אדוני, ממלא-מקום מזכירת הכנסת, לפי מה שאני מבין החוק לא הגיע. אנחנו, לצערנו, לא נוכל להמשיך.